אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא הצעת תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) (הוראת שעה), התשפ"א-2021. היועץ המשפטי הקבוע של הוועדה, איתי עצמון, לא מרגיש טוב, אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה. מחליפה אותו עו"ד אביגל כספי. אבקש ממנה לתת פתיח על התקנות האלה ואחרי כן נשמע את אנשי המקצוע הרלוונטיים. בבקשה. אני יכולה להציג את התקנות אבל בדרך כלל אנשי המקצוע מציגים. בבקשה, גם בסדר גמור. רק תציגו את עצמכם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, חברת הכנסת שפק. אדוני היושב-ראש, אנחנו מבקשים להביא לאישור הוועדה את תקנות תכנון משק החלב (מנגנון מחירים) בעקבות תיקון החוק שאושר בכנסת ב-4 באוגוסט ופורסם ברשומות ב-5 באוגוסט, תיקון חקיקה שנולד בהסכם בין משרד החקלאות ומשרד האוצר ונציגי החקלאים, מה שנקרא "הסכם ענפי בענף החלב", לייעול הענף, פתיחתו לייבוא ושימור מנגנון מחיר המטרה שהיה בתוקף במשך שמונה שנים, מכינונו של חוק החלב. במקביל לקבוע שמחירי החלב הגולמי ייקבעו לפי רפתות של מעל 700,000 ליטר. תיקון התקנות כולל שני תיקוני סעיפים. מטרת התיקון היא להסדיר את תוקפה של הוראת השעה, שמאריכה עד סוף שנת 2023 את מנגנון מחיר המטרה ונותנת אפשרות לשרים להאריך את זה בשנתיים נוספות, עד סוף שנת 2025, כמובן באישור ועדת הכלכלה, ומאפשרת את קביעת מנגנון מחיר המטרה ברפתות של מעל 700,000 ליטר. הכול בהתאם לסיכום בין המשרדים ובהסכמת החקלאים. יפה, זה דוגמה לרפורמה שהיא בהסכמה. יפה שיש הסכמה והעסק דופק. אנחנו מקווים שגם ברפורמות שנביא פה נגבש הסכמות רחבות בהמשך.

לבקשת היועצת המשפטית בנוסח שהוצג לוועדה נערכו כמה שינויים. נקרא את הנוסח המקורי שהוצג בפני הוועדה ואז את הנוסח עם השינויים. תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 "בתוקף סמכותנו לפי סעיף 44(ב)(1), (3) ו-(4) לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011 (להלן החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: תקנה 1 הוראות שעה (א)על אף האמור בתקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב), התשע"ב-2012 (להלן התקנות העיקריות), בתקופה שמיום תחילתן של תקנות אלה עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023), יראו כאילו בתקנה 6(א) לתקנות העיקריות (1)בפסקה (1), בסופה בא "חישוב עלות כאמור יתבסס על תוצאות הסקר ביחס לרפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 700 אלף ליטר או יותר"; (2)בפסקה (2), אחרי "על פי תוצאות הסקר," בא "חישוב עלות כאמור יתבסס על תוצאות הסקר ביחס לרפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 700 אלף ליטר או יותר". (ב)על אף האמור בתקנה 7(4) לתקנות העיקריות לעניין הרבעון השלישי והרבעון הרביעי של שנת 2021, ועדת היישום תחשב את המחיר הרבעוני לליטר חלב בכל אחד מהם, לפי האמור בתקנה האמורה בהפחתת 2.8 אגורות, נוסף על האמור, חישוב המחיר הרבעוני לליטר לרבעון השלישי לפי תקנת משנה זו יבוצע ביום הראשון לאותו רבעון, לעניין זה, "ועדת היישום" כמשמעותה בתקנה 4 לתקנות העיקריות.

2 תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021)." ברשותך, אדוני היושב-ראש, עוד הסבר אחד. מאחר וההסכם נכנס לתוקף בינואר 2021 והתקנות יקבלו תחולה רטרואקטיבית מיולי 2021, בהסכמה עם החקלאים אנחנו מחזירים את ההפחתה שהייתה אמורה להיות בינואר 2021 ובאפריל 2021 שתהיה ברבעון השלישי והרביעי. כלומר ההפחתה שהייתה אמורה להיות ברבעון הראשון והשני תהיה בהתאמה ברבעון השלישי והרביעי. זה ה-2.8 אגורות שמצוינים בתקנת משנה (ב). הבנתי. אתה מתקן את זה על העבר בשיעור מופחת בהווה. וכמובן הכול בהסכמה. זה בשורה לציבור כי זה יצמצם או ימנע את עליית מחיר המטרה. בסך הכול אני רואה שגם הייעוץ המשפטי שלנו וגם אתם מתואמים באופן מלא. בעקבות הערות יש תיקונים. תיכף נתייחס להערות. עד כאן האם יש הערות למישהו פה או למישהו בזום על מה שהוקרא? רק לנושא הזה, לא לנושאים אחרים. כרגע אין. חברת הכנסת נירה שפק, ספציפית לנוסח הזה יש לך הערות?

אני שמחה שכאשר באים עם כוונה שנקודת האיזון חייבת לתת מענה לכל הצדדים שמגיעים בהסכמות, מה יותר כיף לנו. אתייחס ליתר בהמשך. בואו נשמע על התיקונים לנוסח ונעשה הקראה. תיקון אחד הוא בפסקה (2) כתוב: "אחרי "על פי תוצאות הסקר" בא "חישוב עלות"". התיקון פה נובע בגלל חישוב העלויות. פסקה (1) מתייחסת לעלות, שהיא המונה, פסקה (2) מתייחסת למכנה. המכנה צריך להיות ביחס לרפתות של יצרנים. אם מוזכרת בתקנה העלות, זה לא שהעלות שמחושבת בפסקה (1) תחושב על פי העלויות של הסקר אלא על פי מה שמייצג הממוצע. זו הערה שהתקבלה על ידי משרד החקלאות, לכן זה יהיה בפסקה (2): "אחרי "על פי תוצאות הסקר" בא "ביחס לרפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 700 אלף ליטר או יותר"". כך כתוב בנוסח שקראו קודם. נכון, אבל זה עניין של מיקום. אם מסתכלים על התקנה, התקנה עם התיקון הייתה יוצאת: "עלות ייצור ליטר חלב תייצג את עלות הייצור כאמור בפסקה (1)" ואז היה כתוב "חישוב עלות כאמור" בקיצור, יתייחסו שוב לחישוב של העלות בפסקה (1), כאשר החישוב של העלות בפסקה (1) כבר מתוקן אז אין טעם לתקן את הפסקה פעמיים. זה כבר מתוקן, זה מה שהקריאו קודם. תתקני אותי אם אני טועה. הורדנו את החלק הראשון של המשפט שמתייחס לחישוב העלות. בכל מקרה התיקון הזה מוסכם אז בואו לא נתעכב. מה הדבר השני? הדבר השני הוא תיקון טכני יותר, זה פשוט איך להכניס את עניין מועד החישוב וההפחתה של 2.8 אגורות כך שזה ישולב בתוך התקנות, לא כדבר חיצוני. זה גם מוסכם על ידי משרד החקלאות. אנחנו צריכים לקרוא שוב את הנוסח או שנסתפק בהבהרות האלה? תקרא את התיקונים. אדוני היושב-ראש, תוך דקה וחצי אני מסיים את הכול. תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 "בתוקף סמכותנו לפי סעיף 44(ב)(1),

לחוק תכנון משק החלב,

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: תקנה 1 הוראות שעה (א)על אף האמור בתקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב), התשע"ב-2012 (להלן התקנות העיקריות), בתקופה שמיום תחילתן של תקנות אלה עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023), יראו כאילו בתקנה 6(א) לתקנות העיקריות (1)בפסקה (1), בסופה בא "חישוב עלות כאמור יתבסס על תוצאות הסקר ביחס לרפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 700 אלף ליטר או יותר"; (2)בפסקה (2), אחרי "על פי תוצאות הסקר," בא "ביחס לרפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 700 אלף ליטר או יותר". (ב)על אף האמור בתקנות העיקריות לעניין הרבעון השלישי והרבעון הרביעי של שנת 2021, יראו כאילו בתקנה 7(4) לתקנות העיקריות (1) אחרי "לפסקה 1" יבוא "ואולם בנוגע לרבעון השלישי של שנת 2021, חישוב המחיר הרבעוני לליטר חלב יבוצע ביום הראשון לאותו רבעון, המחיר הרבעוני יחושב.

בסופו יבוא "והכול בהפחתה של 2.8 אגורות". תקנה 2 תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021)." דקה וחצי באמת. כאשר מישהו קורא מהר, החשש הוא שאנשים לא יבינו. הדיון הזה משודר לציבור. יאמרו: הקראתם, הקראתם, אבל כמה חלב עולה? מה המחיר של חלב? מה המספר? 5.95 שקל. הפרט הזה לא כתוב בתקנות. ועדת היישום קובעת אותו ערב כל רבעון. בגלל זה אני מבקש להודות ליושב-ראש שקבע את הדיון, כי אנחנו בפתחו של הרבעון הרביעי שבא לטובה אחרי החגים ולכן הזמן היה קצר כדי שנוכל להפחית את המחיר. אני מודה מאוד על קיום הדיון בזמן הזה. כלומר המחיר הוא 5.95 שקלים לליטר. כמה אגורות הפחתנו? מאחר וכבר ביולי 2021, בהתאם לחוות הדעת המשפטית לקביעת המחיר הרבעוני לרבעון השלישי, מאחר והחוק עבר בקריאה הראשונה, כדי למנוע את עליית המחיר שהייתה צפויה בגלל עליית התשומות, בעיקר של המזון שהפרות אוכלות, אז אנחנו מעריכים שכרגע עוד לא נעשה החישוב לא תהיה עלייה ברבעון הרביעי. אנחנו כבר מפעילים את החישוב הזה דה פקטו. תודה רבה לאנשי משרד החקלאות והאוצר. נירה רוצה להגיד משהו. אנחנו בפתחה של שנה חדשה, תקופה חדשה, תקציב למדינת ישראל שעבר בקריאה הראשונה ועובר לשלב הוועדות. תפקידנו בוועדות הוא למצוא את נקודת האיזון, כפי שאמרתי קודם, בין שמירה במקרה הזה על החקלאות הישראלית, על הענפים, על ביטחון המזון שלנו, על יוקר המחיה ועל מתן תשלום הוגן לחקלאים, זה התפקיד שלנו בבקרה. חלקנו בקואליציה וחלקנו באופוזיציה אבל בסוף פה בוועדות זה מהותה של העבודה הפרלמנטרית שלנו. דברי הסיכום של נירה ארוכים יותר מן התקנות, אבל לא משנה. אנחנו נקבל את זה באהבה כי היא חדשה וחגיגית ובלעדיה הייתי פה לבד, אז בבקשה. באתי להיות לעזר. השיח על הרפורמה בחקלאות, בגלל זה חשוב לי לומר את זה. אני מציינת את משק החלב, שאנחנו הולכים לישיבות בוועדות על הרפורמה בחקלאות וראינו שיש ענפים שבהם הגענו למצבים לא נעימים. אני ארצה מאוד שאותו שיח שהיה במשק החלב, בהסכמות בין הוועדות לשדולות לנציגים, נביא לאותו מצב גם בענפים אחרים. זו הבקשה שלי לשנה החדשה, שנדע לייצר את אותו דבר.

תודה, מקסימה. באמת דברים אמיתיים ומדויקים. הקראנו את התקנות.

מרכזית בדיוני התקציב וחוק ההסדרים, אנחנו מאתגרים את משרד החקלאות ואת משרד האוצר ואת כל הגופים הרלוונטיים לנצל את הזמן של פגרת הכנסת ולהגיע אלינו עם נוסחים מוסכמים על 80% או 90% מן הגופים ומציבור החקלאים, גם בסוגיית ההטלה, גם בסוגיית ענף הצמחים על סוגיו, לגבש את ההסכמות הללו מראש. זה יקל על עבודת הכנסת ועל היכולת לאשר את תיקוני החקיקה הנדרשים. אומרים לי פה שצריך לקיים הצבעה. מי בעד? הצבעה בעד, 2 תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 אושרו.

שתהיה לכולם שנה טובה וחג שמח.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45.